הנושא: יוקר המחיה בישראל בלימת עליית המחירים במסעדות. מכיוון שאתה כתבת לי מכתב וביקשת את הדיון אז בוא תציג את הנושא. קודם כל תודה רבה. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת דוד ביטן,

הקשב והאומץ ולהתנצל מראש, השפים רותי ברודו וחיים כהן היו צריכים להגיע, הזמנתי אותם והם לא יכלו מסיבות אישיות, הם מסרו את התנצלותם. חבריי היקרים, חברי הוועדה, תודה שבאתם. שמי זגדון אילן מבאר שבע, אני מסעדן 21 שנים ואני מייצג בהתנדבות מאות מסעדנים מרחבי הארץ ואני מגיע לכאן לדבר בשמם ובשמי. נמאס לי להגיע למסעדה שלי בבוקר ולגלות כל יום שעובד אחר הבריז, נמאס לי לראות את עובדיי שקועים בטלפון ובאינסטגרם במקום להיות עם העיניים על הלקוחות. נמאס לי להשקיע אלפי שקלים בהודעות דרושים דרוש טבח, שלא מניבות תועלת, מקצוע שפשוט נעלם מן העולם. נמאס לי לשמוע: עבודה במטבח זה לא בשבילי, מסעדה זה קשה. נמאס לי לשמוע מסעדנים בוכים שאין להם עובדים.

שעובד מגיע ליומיים חפיפה וביום השלישי מבריז ונעלם. נמאס לי לראות את העובדים שלי מעשנים קנאביס בהפסקות ואז נכנסים למשמרת להכין לכם אוכל ולהשתמש בסכין ובאש.

נמאס לי לסגור את המסעדה ולהמציא תירוצים ללקוחות שלי שיש לי

הם מפונקים יותר, דעתנים יותר, מבינים יותר והכי חשוב, לא רוצים לעבוד קשה. ובגדול אני ממש מבין אותם, העולם החדש הזה מקנה להם יותר אפשרויות. למה שירצו לטגן, לשטוף כלים או להתעסק באש ובבישולים כשכל היום צופים בסרטונים של חברים ביאכטות, בנג'י בתאילנד, ואני רוצה שיקום כאן בן אדם אחד ויגיד שהילדים שלו לא כל היום בטלפון. אנו המסעדנים,

תמיד העסקנו צעירים לעבודות זמניות, זה תמיד היה מקצוע לצעירים אחרי צבא. העידן הזה הסתיים וצריך להשלים עם זה, העובד היהודי הישראלי הצעיר לא מוכן לעבוד יותר במסעדה כטבח, בז'רגון המקצועי לא מוכן ללכלך את הידיים, זו למעשה הסיבה שקמה הוועדה הזאת, ושוב תודה רבה לך, חבר הכנסת דוד ביטן. מי עובד במסעדות היום בפועל? כיום אנחנו תלויים בעובדים מסתננים,

אריתראים וכאלה ושמבינים היטב את מצוקתנו, המסעדנים, והם לא מסכימים לחתום על חוזה עבודה כי בסוף הם תובעים אותך על ידי עורכי דינם אשר פיתחו תעשייה שלמה של תביעת מסעדנים. עובדים זרים מומחים למסעדות אסיאתיות, רק למסעדות אסיאתיות, שמקבלים בממוצע בין 22,000 ל-26,000 שקל לחודש להכין סושי. 2,000 עובדים פלסטינים חוקיים בכל המסעדות בארץ ועובדים פלסטינים לא חוקיים,

או בעלי רישיון לעבודה בבנייה שעושים להם הסבה לעבודה במסעדות, משהו שהוא אסור. עובדים יהודים עובדים בעיקר בעבודות המלצרות ובענף הלילה ובעלי המסעדות והמשפחות שלהם. אני הולך להגיד לכם שני משפטים קשים שיזעזעו פה את כולם. אחת, עובד זר לא מחליף עובד יהודי. עובד זר לא צריך לקבל פנסיה, כי הוא לא מזדקן במדינת ישראל,

מטרתנו היא לסיים את החוזה איתו כמה שיותר מהר ולשחרר אותו לארצו. עובד זר לא צריך להרוויח שקל אחד יותר מפי שניים מהשכר במדינתו ועל המעסיק לדאוג למגורים וכלכלה מלאה. עובד זר לא צריך להיות במדינתנו מעבר לשלוש שנים ולאחר מכן הוא צריך להיות מוחלף בעובד אחר. עובד זר צריך לקבל שכר בחוזה אישי ותו לו.

עכשיו יקומו כל ארגוני זכויות האדם וארגוני השמאל ויגידו אוי אוי אוי איך הוא מדבר ככה, זה ממש בושה. זה מה שאני שומע. אז שארגוני זכויות האדם יפסיקו לבכות על מחיר מנת הפלאפל והבמבה בסופר ולמה טעמי בברלין עולה חצי מהמחיר בישראל. כבר שמעתי את התזה שאם נשלם לעובדים זרים מעט אז ייצא לנו שם רע בעולם. לצערי, לא ייצא לנו שם רע בעולם, אם ייצא לנו שם רע בעולם זה בגלל אותם ארגונים שמכפישים את שמנו. אין עם מחבק ואוהב יותר זרים כמו עם ישראל,

אני לא לוקח את דובאי כדוגמה, אך בדובאי יש תשעה מיליון תושבים כאשר מתוכם רק מיליון אזרחים אמירתים והשאר עובדים זרים. 30 דולר ליום לעשר שעות עבודה, זה מה שמספרים חברים שלי ממסעדות בדובאי. אז אם אתם טסים לדובאי תדעו שאתם שותפים לפשע הגדול ביותר באנושות, העסקת עובדים זרים בלי תנאים סוציאליים ופנסיה, ודובאי זו כלכלה שמהווה דוגמה לגלובוס שלם. אני רוצה להסביר לכם בקצרה איך עובד ראש של בעל עסק, ופה חשוב להקשיב, כי זו נקודת המרכז. כל תוספת בעלות השכר, עלות העבודה, מתורגמת מיידית לעליית מחיר. בכל עסק, לא רק במסעדות, כך עובד ראש של בעל עסק. ומכיוון שמסעדות הוא ענף עתיר בעובדים כך גם הקשר בין עלות העובדים לעלות המנה. בחמש השנים האחרונות עלות השכר טיפסה בענף המסעדות מ-22%-23% מהמחזור ל-50% מהמחזור ואף יותר. זה נתון לא הגיוני וזה גם נתון שקיים כשהבעלים של המסעדה עובד. אני עומד על 52% עלות מהמחזור שלי שכר עובדים ואני עובד במסעדה שלי, אני כל היום מנקה, שוטף ועושה כל דבר אפשרי כדי לחסוך בכוח אדם. אז, נכבדיי, בואו נשנה דיסקט, בואו נתאים את עצמנו למציאות,

המסעדות הן האלטרנטיבה הטובה ביותר לסופרמרקטים היום. אזרח במדינת ישראל שרוצה לאכול, או שהוא עושה קניות בסופר או שהוא הולך לאכול במסעדה או שהוא קונה פלאפל לילדים. אלה האופציות שיש לו. והדרך היחידה להוזלת מחירים או לכל הפחות לבלימת המחירים הגואים, הדרך היא הבאת עובדים זרים וזולים ולהחליף את העובדים הזרים הלא חוקיים שקיימים במדינת ישראל. צירפתי נייר עמדה שנברא מכאבם של חבריי המסעדנים בו הצגתי את הבעיות העיקריות הקשורות ליוקר המחיה, נושא ועדה זו. אבקש לדון בנושא הזה ברצינות, להיות אמיצים ולצאת מהוועדה הזאת עם שינויים רשומים ועם תאריך לוועדה הבאה,

שתעקוב אחרי ההצלחה של הצעדים שעשינו בוועדה הזו. להיות אמיצים. פתרון בעיות נוספות ורבות שהצטברו על גבם של המסעדנים, בואו נהפוך את ישראל למעצמה קולינרית וננגיש את המסעדות לכל כיס. אין ענף יותר תחרותי שישמח להוריד מחירים כמו המסעדות. זה בגדול. מה שאתה אומר בעצם זה כוח אדם. הבעיה העיקרית היא כוח אדם, צריך להתמקד בה, זה מה שאני אומר. יש עוד נושא אחד, אבל איזה נושא? תגיד הכול עכשיו. נושא אחר, הנושא השני, ופה אני רוצה לפנות לרשות התחרות, בשנת 2020 אני הגשתי תלונה לרשות התחרות על חברת וולט אינטרפרייס - - - לא משהו ספציפי, דברים כלליים. כמובן שיש את חברות המשלוחים שמאלצות אותנו להעלות מחירים, כי הם גובים מאיתנו 31% ואוסרות עלינו לעשות הנחה במסעדה. זה לטיפולה של רשות התחרות. מה זאת אומרת אוסרות עליך לעשות הנחה? לצורך העניין אני מוכר באפליקציה של וולט מנה ב-50 שקלים, אני רוצה למכור במסעדה שלי ב-40 שקלים, לגרום ללקוח לרצות לבוא אליי, הן אוסרות עליי.

אם הלקוח מתקשר הן מורידות לך את ההפרש של עשרה שקלים ומעבירות ללקוח. אין עבירה יותר חמורה מזו, זו עבירה על תחרות פר-אקסלנס, ורשות התחרות משום מה ממאנת לטפל בדבר הזה ולהכריז על וולט כמונופול ולגרום לה לשנות את החוזה הזה, את הסעיף הזה בחוזה. זה גורם למסעדנים, הם משלמים 32% עמלה לוולט אז הם מעלים גם במסעדה, כי הם יודעים שאם הם לא יעלו את המחיר במסעדה וולט יקנוס אותם,

זה סעיף כובל, אין לזה אח ורע בשום מקום בעולם. מה זה, זה הסכמים ביניכם לבינם? הם שולטים, הם מונופול היום, הם שולטים במדינת ישראל. הם מקבלים עמלה 30%? 31.6% כולל מע"מ מהמחזור שלך. מכרת ב-100 שקלים, הם לוקחים 31%, אתה נשאר עם 70, מזה אתה צריך לשלם ארנונה, הוצאות, עובדים. רק על המשלוח? רק על המשלוח, ומהלקוח הם עוד גובים משלוח. זאת אומרת שאם הזמנת ב-50 שקלים הם לוקחים כמעט 50% מהעסקה, הם לוקחים עוד 20-18 שקלים מהלקוח. שזה הזיה בלתי נתפסת.

בגלל הקורונה בזמנו? בדיוק, כולם היו תלויים בהם, אז היום הם השתלטו. אם אתה לא בוולט אתה לא קיים, ואם אתה מעז לדבר מילה הם פשוט מורידים אותך מהאפליקציה או שפתאום השליחים לא מגיעים בזמן. כל מיני סיטואציות. יושב פה בן אדם שהייתה לו חברת משלוחים ובגלל,

חוסר התחרות והפגיעה בתחרות הוא סגר את העסק הזה. אבל יש להם עוד חברה שמתחרה בהם, לא? כבר לא, הם המונופול, הם שולטים פה. יש 'תן ביס', אבל זה לא כוחות, בוא נגיד ככה. עדיין הם דואופול. זה לגבי וולט. עוד מישהו רוצה לדבר מהמסעדנים? אני אשמח. איתמר יצחק הלוי מאילת, ואם אני קצת עייף אני מתנצל, נהגתי כל הדרך, הגעתי עכשיו. יש לי שתי מסעדות באילת ואני באמת רוצה לשים דגש על מצוקת העובדים. קודם כל להודות לאילן על המאמץ שהוא עושה עבור המסעדנים בהתנדבות מלאה. כמו שאילן אמר, אנחנו משלמים היום קרוב ל-50% עלות עבודה, 50% מסך כל המחזור החודשי שלנו הולך למשכורות, עלות מעביד. אנחנו לא יודעים לעמוד בזה, אבל כשאני כתושב אילת מסתכל על רשת ישרוטל ורשת פטאל מקבלות שתי סוכריות מהמדינה, פעם אחת בדמות עבודה מועדפת, שיודעות לתת לעובד, כמה זה היום? 11 אחרי שישה חודשים. 11,000 שקל אחרי שישה חודשים ולפתות אותו לעבוד אצלם. איזה מסעדה יש לך? לי יש 'ורקאדה' ו'סולו'. באילת. יש לי גם בתל אביב, אבל אני מדבר כרגע על אילת. נוצר מצב אבסורדי שאני יושב במסעדה קטנה, מולי יושבת מסעדת לה קוצ'ינה ששייכת לרשת ישרוטל, מדווחת על רווחים של 150 מיליון שקל בשנה, או אני לא יודע כמה, הם זכאים לתת לעובדים שלהם עבודה מועדפת ואני לא. מצד שני הם זכאים לקבל הקצאות של עובדים זרים מירדן, לשלם 35 שקלים עלות מעביד לעובד ואני לא. זאת אומרת מה קורה? העשירים מתעשרים והעניים הולכים וסוגרים את העסקים שלהם. אני מדבר בשם 18 בעלי מסעדות אילתיות כרגע שאומרות והמסר שלהם לוועדה הזאת הוא חד וברור, תוך כמה חודשים אם לא יקרה משהו בתמהיל הזה של עלות עבודה,

ובעלות האוכל אני מבין שהוועדה הזאת לא יודעת לטפל בזמן אפס, כי זה יוקר המחיה וכו', אבל כל נושא העובדים, אם לא יטופל הנושא הזה בשנת 2023 18 עסקים או יסגרו או יפשטו רגל. זה אומר 500 עובדים בשוק העבודה, משפחות פושטות רגל וזה גלגל שאנחנו רואים אותו הולך ומתגלגל. זה אמיתי, זה כבר לא דיבורים. ואני לא מצליח להבין את ההיגיון, למה רשת ישרוטל החזקה והעוצמתית יודעת לקבל כל בוקר 1,000 עובדים לבתי המלון שלה באילת ואני, איתמר הקטן, שיש לו מסעדה וחצי, לא יודע לקבל אחד. עוד מילה על עבודה מועדפת שנקראת עבודה נדרשת, היא תחת משרד העבודה היום, היא הייתה בסמכות משרד הרווחה, גם מתדלק בתחנת דלק, אתה נכנס ל-yellow ואתה רואה את החבר'ה הצעירים האלה מכינים לך את האספרסו, הם מקבלים עבודה מועדפת, ואני מי שרוצה לעבוד כטבח במסעדה לא מקבל. מתדלק בתחנת דלק, של הטייקונים הגדולים,

תיקון עולם חייב לתקן את הדבר הזה. אני שש שנים נלחם על העבודה המועדפת הזאת, בכל מקום שאני מגיע אומרים לי כן כן ומזיזים אותי מהדלתות. כאילו יש איזה טייקון שמושך בחוטים ואומר: לא, אתם לא תפגעו בנו. זה לא צודק, טבח במסעדה לא וטבח בבית מלון כן? איפה ההיגיון? מכין קפה, מלצר. מסעדה ליד מסעדה באילת, אני יושב ואני רואה את העובדים במסעדה שלי, זה הזיה. אני נאנק, אני שוטף כלים ויוצא, רואה את המסעדה ליד, חבר'ה מעבודה מועדפת, מקבלים 11,000 שקל מענק, זה בלתי נתפס חוסר הצדק הזה. כבוד היושב ראש, יש לך כלי ביד שבאמת בהחלטה פשוטה אתה יכול לעשות צדק אמיתי עם המסעדנים. אין לי בעיה שישרוטל יקבלו 1,000 ירדנים כל יום, אבל שיהיה איזה שהוא מדרג. אתה מדבר על אילת, בסדר.

בתל אביב זה יכול להיות הודים,

יש הקצאות של עובדים זרים שתמיד תמיד תמיד החזקים ימשכו אותם והחלשים יישארו בלעדיהם. צריך למצוא איזה שהוא מתווה שיודע לעשות דיפרנציאציה ולהגיד שלאילן גם מגיע וגם לדוד פטאל מגיע. היום זה לא קיים וזה עצוב. אני רוצה להבין לגבי וולט. יש לכם פתרון אחר? נגיד שנחליט משהו לגביהם, אתם מסוגלים להתמודד מולם?

אם רשות התחרות תעשה מה שהיא עשתה עם הסופרים, שם היא הגבילה אותם בסעיף 2(4), ורשות התחרות יודעת בדיוק על מה אני מדבר. הם צריכים לאסור עליהם אתמול בבוקר, להוריד את הסעיף מהחוזה שקובע שאם אתה מוכר במסעדה במחיר מסוים אתה יכול למכור בכמה שאתה רוצה באפליקציה, מותר לי להתחרות בוולט. ביום שהסעיף הזה משתנה אני מחבק את וולט כי אז יש תחרות שווה. וולט העולמית גם נותנת לי אפשרות להתחרות בה וגם מקדמת אותי,

אבל מה הם עושים היום? הם מחייבים אותך למכור באותו מחיר.

אני עשיתי הנחה של 20 שקל במסעדה, אני קורא ללקוח. ומה קורה עם העמלה של ה-30%? אין לי בעיה, אני משלם אותה, הכול טוב.

כשזה נמכר באפליקציה, לקוח רוצה לקבל את האוכל מהר, שישלם יותר ב-20 שקלים, הכול בסדר. אבל אם הוא גר בדיזינגוף והמסעדה שלי למטה, הוא יכול לרדת ולקנות את המנה ב-20 שקלים פחות ואז יוצא לי לעשות רק 20% ולא 30%. בארה"ב תוך שעה הגדירו אותם כמונופולים בקורונה, שברו אותם מיידית. שם זה גראבהאב ודורדאש, אלה שתי החברות הגדולות ביותר,

מיד הכריזו אותם כמונופולים, סגרו להם את העניינים ומיד הם לא יכולים לעשות רק פה בארץ הם השתלטו,

השתלטו והיום המסעדנים הם פשוט שבויים שלהם. רק נצייץ הם מורידים אותך מהאפליקציה. הרבה התלוננו על וולט. מי פה מהאוצר? הנציג של רשות התחרות הודיע לפני חצי שעה שהוא חולה, אז אנחנו לא נוכל להשלים את הישיבה. מי עוד נמצא פה מהממשלה? רשות האוכלוסין וההגירה,

ראש מינהל עובדים זרים, ועורכת הדין קרן גלבוע גם מהרשות. מאיר דוד ראש מינהל אכיפה והסדרת חוקי עבודה במשרד העבודה. גליה כהן, משרד הפנים, מינהל השלטון המקומי. זה פחות רלוונטי. זה כן רלוונטי בנושא של עובדים פלסטינים. משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. שמעתם אותם. לגבי וולט, רשות התחרות איננה, נעזוב את זה כרגע, תתייחסו למה שאתם יכולים בעניין הזה.

לגבי עובדים זרים זה באמת שלושה משרדים אחראים על זה, משרד העבודה, משרד האוצר ורשות האוכלוסין. אני פחות מכיר, אני חושב שצריך שנעביר את ההתייחסות. עשינו בדיקה לגבי הוצאות בכרטיס אשראי בשנתיים האחרונות, אנחנו רואים גידול משמעותי בעשרות אחוזים בשנתיים האחרונות, גם לפני הקורונה. ברכישות ממסעדות? אני מכיר את הדבר הזה. זה לא נכון, יש לי נתונים אחרים. קודם כל יש ירידה משמעותית בכרטיס אשראי. הוא מסתכל שישה חודשים אחורה. הנתונים שהסתכלנו זה שנתיים אחורה, גם לפני הקורונה. עד לחצי השנה. אנחנו מדברים על חצי השנה האחרונה. אצלנו בבאר שבע משלמים 50% מזומן, זה לא נכלל בכלל בסטטיסטיקה שלו,

בתוך כרטיסי האשראי נכללת וולט, הם מכניסים את וולט כחלק מהסטטיסטיקה, שזה הזיה בכלל שהוא לוקח את זה כנתון. הדבר השני שהם יגידו,

אם אתה מכניס עובד זר זה יפגע בעובד הישראלי כי העובד הישראלי ירגיש שזה פוגע לו בשכר ואז תוריד גם לישראלי. אלה שני הדברים שאני שומע בכל הוועדות בכל המלחמות שעשיתי. וזה לא נכון, אצלי משלמים במזומן. אנחנו באר שבעים, באר שבע זה לא לונדון, משלמים במזומן 50% עד 60%. בקורונה היה רק כרטיסי אשראי בגלל וולט והוא כולל את וולט, בתוך העלייה של כרטיסי האשראי יש את ה-31% שוולט מקבלת. זה בית קברות למסעדנים, זה הזיה שהם בכלל מעלים את הנתון הזה. הם פשוט לא רוצים לראות נתונים שליליים בתל"ג ובאבטלה.

עובדים לא רוצים לעבוד במסעדות. אני דיברתי עם כמה מסעדנים, מסעדות טובות, לא משנה מי, יש ירידה. אין להם לתת לי נתונים, לא בדקתי, דיברתי איתם אישית. יש ירידה במסעדה. באופן כללי יש ירידה, לא נכנסתי איתם מה הסיבות. אצלי בערך 30% ירידה. אצלי 60%. יוקר המחיה, מצב רוח לאומי. יש פחות כסף פנוי. הנושא הזה של העובדים, רבותיי, תנאי שכר שנותנים לעובדים הזרים, אין לזה תקדים באף מדינה בעולם כמעט. בכל מדינה לא נותנים את התנאים האלה וזה מקפיץ את יוקר המחיה, גם בחקלאות, גם במסעדנות, גם בעובדים זרים לקשישים, הכול. הכול ביחד. זה דבר שצריך לטפל בו. לא יודע מי המציא את הדבר הזה שצריך לתת להם פנסיה. הם הולכים הביתה, הם מקבלים את כל הכסף, מושכים אותו, זה לא נשאר בשום קרן פנסיה. זו פנסיה יותר טובה משלנו. הילד שלך יקבל מהחודש השביעי, העובד הפלסטיני מהיום הראשון מקבל פנסיה. נעים מאוד, שמי נעמה צדקיהו ואני בעלת שתי מסעדות בעיר מודיעין, אני מעסיקה 80 עובדים. אני רוצה להשלים את מה שאמרו ידידיי אילן ואיתמר. אני צריכה שתבינו, להיות מסעדן בישראל, בעיקר אישה, זה כאילו לקום בבוקר ולהגיד: מה היום אני צריך לעשות ולחטוף בראש, מאיפה תבוא לי המכה הבאה. אני לא מצליחה להבין למה המדינה, במקום לפאר אותי, לשבח אותי, לעזור לי, לטפח אותי, כל בוקר היתר כזה, היתר כזה, וכל יום אני לא יודעת עם איזה קרייסיס אני הולכת להתעסק במסעדה. אני מגיעה למסעדה,

אז זה להתחיל להיות שוטפת כלים ולהיות מארחת ולהיות ממלצרת ולעשות הכול מכל. למרות שאני יכולה לתכנן יופי של לו"ז, אבל בפועל כשאין לי עובדים אז אני לא יכולה לעשות כלום ושום דבר. אני התאילנדית במסעדה בלי זכויות ובלי שהמדינה בכלל מכירה ביכולות ובזכות שאני מביאה. כשאני פתחתי את קפית לפני תשע שנים שכר המינימום היה 25 שקלים, היום שכר המינימום בערך 30 שקלים. 30 שקלים עם עלות מעסיק זה 50 שקלים לשעה. בגלל שאין לי עובדים אני מקבלת כל דכפין, מה זה כל דכפין? ילד בן 17 שמעניין לו אני לא רוצה לומר ולהיות בוטה, העסק שלי ממש לא מעניין אותו, הוא נותן שירות גרוע, המנות חוזרות, לקוחות מתלוננים ואני עומדת כל יום כמעט בפנים בושות ומתביישת ואני מרגישה חסרת אונים לנוכח המצב הזה שהגעתי. ואני אומרת למה? איך הגענו למצב הזה? אני מנסה להעסיק עובדים ואני לא מצליחה, פשוט כמו שאילן אמר, בכל דרך אפשרית אני לא מצליחה. לפני חודש עובד רצה להתפטר, עד שהיה לי עובד יהודי,

בחור אחרי צבא, הוא הודיע לי שהוא מתפטר, אבל קחי בחשבון שאם את לא נותנת לי 5,000 שקל אני הורס לך את העסק. זה מה שהוא אמר לי. שאלתי: איך תהרוס לי בדיוק את העסק? הוא אומר לי: חכי ותראי, וכל פעם כשהייתי מגיעה אז הידיים שלו בטלפון,

מתקשרת אליי לקוחה, אומרת לי: איזה שירות גרוע, אנחנו לא חוזרים אלייך יותר, וככה מצאתי את עצמי שבויה ונותנת בעל כורחי רנטה כדי הוא יילך, למרות שלא הייתי חייבת לתת את זה כי הוא התפטר. עוד דבר. אחד הדברים שאילן אמר, העובדים הפלסטינאים. תשלום של פנסיה לעובדים פלסטינאים זה דבר לא הגיוני בעליל. כל יום עצמאות אני צריכה לשלם להם 200% על זה שהם עובדים ואני שואלת את עצמי, ריבון העולמים, זה יום העצמאות שלי או שלהם? הם נוטים לקחת את חגי ישראל,

גם בחירות אותו דבר, בדיוק על אותו עיקרון. בחירות זה חג מיוחד. הבעיה היא שזה לא כל ארבע שנים ואתה אומר בסדר, אנחנו מצאנו את עצמנו משלמים שלוש פעמים בשנתיים האחרונות, זה ים כסף. אני מנסה לחסוך בכוח אדם, צמצמתי מצבת כוח אדם בצורה מטורפת, בפועל לא קרה לי כלום בשורה התחתונה והיום זה כמעט 40% מסך ההכנסות שלי. מה שאני לא עושה. גם כמה אני יכולה לתמחר סלט? כמה לקוח יכול להגיע ולשלם על סלט? אבל אנשים לא יודעים מה קורה בבאק. אני מרגישה שאני מתוסכלת, אני עם מלא כאב, אני אומרת למה? אני יזמית, אני אישה עצמאית, אני עושה את הכול לבד, לא רוצה עזרה מאף אחד. כיתתי רגליים בכל הבנקים כדי להשיג הלוואות, אף אחד לא נותן לי גב.

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, יופי של עבודה אתם עושים, אבל חאלס עם קורסים וכאלה, תעזרו לנו במה שאנחנו צריכים. אני צריכה עזרה מסיבית בעסק שלי, אני לא רוצה עוד קורס אינטרנט, תעזרו לי במה שצריך, תביאו לי עובדים, תעשו עבודה מועדפת, זה תחת חסותכם. תעשו לי את זה. זה מה שאני צריכה, תעזרו לנו במה שאפשר, אנחנו נואשים. זה לא הגיוני פשוט, אני מרגישה שאני לבד. מה קורה עם הטענה לגבי עובדים זרים? האפליה בין מסעדות לגופים גדולים, בתי מלון ודברים מהסוג הזה? צוהריים טובים. האמת שיש לנו ממשק ישיר, שוטף והדוק, גם עם נעמה וכמובן גם עם אילן. המצוקות שלהם נשמעות אצלנו באופן ברור ובאמת יש לנו קשר מצוין.

בענף המסעדות עובדים גם עובדים פלסטינאים,

כמו שסקר אילן, עלתה לא מזמן ב-2,000, היא במיצוי מלא כמעט כל הזמן, יש יותר ביקוש מהיצע מהנושא הזה של העסקת פלסטינאים במסעדות. זה בכל הארץ. לגבי ירדנים, יש באילת אולי כ-20 ירדנים שעובדים במסעדות מתוך מכסה של 300. יש 2,000 למלונאות, הם מועסקים אך ורק על ידי המלונות. יש עוד מכסה של 300 שחולקים אותה גם בניין וגם תעשייה, בין היתר יש 20 עובדים שעובדים במסעדות שונות בעיר אילת. כל שנה אנחנו מפרסמים, מי שמגיש יש קריטריונים ואנחנו מקצים. אולי חברי פה לא שמע על זה. אני לא רוצה להגיד באיזה מסעדות הם עובדים, אבל זה מצחיק 20. מסעדות שהגישו בקשה וקיבלו הקצאה. אני מזמינה אותך. אני גם הגשתי בקשה. יש שם קריטריונים, כמה ישראלים עובדים במסעדה וכו', אבל לא ניכנס לזה כרגע.

20 עובדים שאני יודע - - - אני לא הבעתי עמדה אם זה מספיק או לא, אני נתתי נתונים, אלה העובדות כרגע. מה המדיניות שלכם? יש פה עבודה של צוות בין משרדי יחד עם האוצר ויחד עם משרד הכלכלה. אנחנו ברשות האוכלוסין וההגירה נותנים מענה, אנחנו הגורם שמאסדר ומתכלל את כל נושא העסקת זרים בכל המשק ובכל הענפים, כמובן בכפוף להחלטות ממשלה. ברגע שנראה עבודת מטה מסודרת של משרדי הממשלה הרלוונטיים, חקלאות בחקלאות, בניין בבניין וכלכלה ועבודה לגבי ענף המסעדות, אז כמובן שאנחנו נתייחס בהתאם. אני מודעת למצוקה - - - מה, זה דבר חדש? אני לא מבין את

זה לא דבר חדש הבעיות במסעדות, את צריכה לחכות לעבודה בין משרדית?

את לא מכירה את זה? אני יודעת כמה עובדים הם צריכים במסעדות?

איזה ניסיון יש לי ברשות האוכלוסין וההגירה? למי את ממתינה? אני צריכה לדעת כמה חסר בחקלאות.

חקלאות תעזבי, אנחנו לא מדברים כרגע. אבל זה אותו דבר. כמו שאני לא יודעת כמה עובדים חסרים בבניין, אותו דבר.

בחקלאות אני יודע ששר האוצר הולך על איזה שהוא מתווה של סיוע לחקלאים. עזבי את זה בצד, אנחנו מדברים על המסעדות. אנחנו חלק ממנגנון ממשלתי בסופו של יום שמוציא לפועל את החלטות הממשלה, גם חלק בתוך קבלת ההחלטות וגם בהוצאה לפועל. אבל משרד הכלכלה אולי יתייחס קודם לצרכים של הענף הזה, או משרד האוצר, ונוכל להשלים את זה. אנחנו לא מתנגדים להגדלת מכסה ככל שיש הצדק להגדלת מכסה. את המצוקות אני שומעת, מצד שני אני צריכה לשמוע את העבודה הממשלתית שמדברת על הענף הזה. מי אחראי על העבודה הממשלתית הזאת? את רוצה המלצה מהאוצר? לכל משרד ממשלתי מקצועי יש את הצרכים שלו אל מול המעסיקים שהוא מייצג. לצורך העניין ניקח את משרד הכלכלה, איך זה עובד? יש מדיניות ממשלתית, הרי כל החלטה של הגדלת מכסות צריכה לבוא בהחלטת ממשלה. את החלטת הממשלה מוביל המשרד המקצועי שרואה את הצורך. ניקח את משרד החקלאות, הוא רוצה לחקלאים, הוא מציג החלטת ממשלה. משרד הכלכלה, אתם לא נתתם שום המלצה שקשורה למסעדות? אני רוצה להבין. אנחנו מודעים לבעיה הזאת.

נתתם או לא נתתם? אנחנו עובדים על זה עכשיו.

אבל זה לא דבר חדש. בממשלה הקודמת הגדילו את המכסה של הפלסטינאים בעוד 500 והם באמת צריכים הרבה יותר. הנתונים של הלמ"ס תומכים בזה שיש גידול בחוסר במשרות, אם לפני שנתיים היה חסר 14,000 עכשיו חסר 24,000. אז הם צודקים.

אנחנו עובדים בזה. כמה זמן ייקח לכם לבדוק את העניין ולתת את ההמלצות לרשות האוכלוסין? בתוך המשרד אנחנו כבר בשלבי סיום, צריך לראות עם המשרדים האחרים, משרד האוצר, משרד העבודה, לעשות עבודה ממשלתית. אבל המשרד שאחראי על המסעדות זה משרד הכלכלה? הנושא של העובדים הוא לא רק שלנו. אותי לא מעניין, תגידי לי כמה זמן. אני לא יכולה להתחייב, אבל מבחינתנו זה די בשל.

אני לא יודעת להגיד, זו לא החלטה רק שלנו, זה לא תלוי רק ב - - - אתם אף פעם לא נותנים התחייבות של זמנים. כמה זמן את עובדת על זה, אפשר לדעת? זה לא דבר חדש. זה לא חדש וההמלצה נמצאת על השולחן והיא בעבודה אצל הלשכה אצל השר. עכשיו זה כבר אצל השר?

וההמלצה מהי, לתת תוספת? אנחנו יודעים שחסר,

אנחנו רוצים שיגדילו להם את המכסה. אז עכשיו זה על שולחן השר?

טוב, במקרה אני נפגש עם המנכ"ל באחת וחצי. אז אני יכול לציין שכבר ישבתי לפני פחות משלושה שבועות עם ניר ברקת ועם אמנון. אז מה אם ישבת? זה לא אומר כלום שישבת. נכון, זה לא אומר כלום כי זה לא קורה. אתם אומרים ישבתם כאילו נפגשתם עם האפיפיור.

עדיין הוא צריך את ההמלצות של הגופים המקצועיים שיעשו לו עבודה. זה לא שמחר בבוקר הוא קם ואומר שהוא מגדיל לכם את המכסה. הוא יבוא למינהל השני, יגידו לו: על סמך מה אתה רוצה להגדיל? לכן צריך לעשות עבודה. בסדר זה נמצא אצל השר כבר. עכשיו אתם. זה שהצדקתי אותך זה לא אומר ש - - - אני פה,

ברגע שאת מקבלת את ההמלצה תוך כמה זמן אתם עושים את העבודה? עוד חצי שנה. לא, ממש לא, אנחנו לא עובדים בקצב הזה, יכולים להעיד האחרים, גם עזרנו בהגדלת המכסה, זו הייתה יוזמה שלנו ברשות האוכלוסין וההגירה להגדיל את ה-500 הנוספים. עניין של ימים בודדים. כמה מסעדות יש בארץ? אני יכולה להגיד לך כמה בעלי היתרים לפלסטינאים, 650 ומשהו, אם אני לא טועה. כמה סך הכול מסעדות יש בארץ? כולל הכול,

זה באזור 9,000 היום במדינה. 9,000 מסעדות ובתי קפה? טוב, לא הכול זה עובדים זרים ופלסטינאים. אתם רוצים שהכול יהיה עובדים זרים? לא, עובדים עובדים. יש גם מסתננים שעובדים. לא שמעתי את המסתננים בכלל, המסתננים לא עובדים?

אנחנו רוצים להוציא אותם ולהחליף אותם בעובדים הודים שיבואו ולא יתחברו פה לאוכלוסייה, שיבואו לשלוש שנים, בלי פנסיות ל-26,000 שקל. בכל מקרה יש פנסיה. משרד העבודה, אני לא מבין את זה, לאבא שלי היה עובד זר שבע וחצי שנים, כשהוא סיים הוא קיבל 64,000 שקל,

אלה סכומים אדירים בשביל עובד זר. זה ההפרשות 16%. כן, זה דבר שהוא חלומי בשביל עובד זר. והוא תובע אותך, תמיד. לא, אם אתה בסדר הוא לא תובע אותך. תובעים מי שלא בסדר, מי שמתנהג לא בסדר. למה שלי לא תבע אותי? תביעה לפעמים היא גם מוצדקת, לא תמיד היא לא מוצדקת. זה דבר שבאמת צריכים לחשוב עליו, זה לא קשור למסעדנים, זה קשור לכל העובדים הזרים מכל הסוגים. זה לא הגיוני מה שאתם עושים. מילא, אם הוא עובד פה עשר שנים אז מגיע לו זכויות פנסיה, אבל אם הוא בא לשנה, שנתיים, שלוש,

תנו לו אולי יותר פיצויים ותגמרו את הסיפור הזה. צריך לשנות את השיטה, השיטה היא לא הגיונית. זה לא לעכשיו. אתה גם לא יכול לתת לי תשובה על זה. נכון, כי הנושא זה קשור להסכמים וחוקיות. לא, מה זה חוקיות? את החוק אנחנו קובעים והסכמים גם אנחנו קובעים בסופו של דבר. הממשלה חותמת הסכמים עם מי, עם מדינות זרות? כן, יש הסכמים בילטרליים. כשאנחנו עושים הסכמים בילטרליים אנחנו משקפים את המצב החוקי כרגע. ברור, מי שכבר עובד כבר עובד, אלה שבאים חדשים לא חייבים לקבל את זה אם אתה מתקן את

מה שחתמת לגבי עובדים, אתה משנה את ההסכם. זה לא רק הסכם, זה חוק השוויון, כל חוקי העבודה. אז מה אם יש ועדה לעובדים זרים? אני לא יכול לדבר על זה? כי גם שם דנים בנושא הזה. אדוני, מעבר לשינוי מדיניות, זה דורש שינוי בכל חקיקת העבודה, זה דורש שינוי בכל חוקי השוויון, בהסכמים הבילטרליים, באמנות הבין-לאומיות. זה לא נכון, בכלל לא, זה חוק פשוט.

זה חוק פשוט מאוד אחד שחל על הכול. לא נכון, אין שום בעיה עם זה. תגיד לי, לא נמאס לך לשלם 200 שקל על מנה במסעדה? אתה לא מרגיש שהכול יקר? לא נראה לך שזה קשור למשהו? הכול יקר לא רק במסעדות, בכל מקום הכול יקר. החשמל יקר, המים יקר, הדלק יקר, הכול יקר. לא, זה לא תשובה. ברור שהכול יקר, אבל אם אתה תטפל בכל הרבדים של היוקר הזה, בכל נושא תטפל, בסוף המחיר יירד. בכל נושא ונושא, לא עוזבים שום נושא. הממשלה כאילו מתעלמת מזה שעובדים זרים זה עלות מאוד גבוהה במדינת ישראל. הם גם מרוויחים שכר מינימום כשבמקום אחר הם לא מרוויחים שכר מינימום. אתה יודע שבאמירויות הוא מרוויח 500 דולר. 30 דולר ליום. אבל, אדוני, זו הייתה המדיניות הממשלתית. אני יודע, אמרתי, אין לי טענות אליכם. זה לייקר את עלות העסקת העובדים כדי שיעסיקו ישראלים על פני זרים. זה ההיטלים וזה האגרות וזה הפנסיה ועוד הרבה מרכיבים. קודם כל אני לא טוען כלפיכם, תנו לי להוציא קיטור,

אתם לא אשמים בזה, אבל תשמעו,

זה לא הולך ככה. אנחנו רוצים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, אין את זה בכל העולם ואנחנו עושים את זה. זה לא מדויק שאין את זה. איפה יש את זה? בכל העולם נהוג שהסכם קיבוצי חל על זרים. באמירויות, שזה העשירים ביותר, משלמים 500 דולר לעובד זר לחודש. בלי תנאים, בלי כלום.

אז אני לא אומר 500 דולר, אני לא אומר בלי תנאים, אבל יש גבול גם למה שנותנים. עם כל הכבוד, הוא לא עובד ישראלי שצריך לחסוך לפנסיה בגיל 70. וחופש, הבראה, מחלה. פנסיה זה מתוקף צו הרחבה. זה מקובל בעולם שהסכם קיבוצי חל על עובדים זרים, מהסיבה הפשוטה שארגון העובדים לא רוצה לדאוג שיהיה חצר אחורית של זכויות. אני לא חושב שאת צודקת, שזה חל בכל העולם.

כשבשבדיה רוצים להעסיק עובד פולני הוא מקבל הגנה כמו כל עובד שבדי. אמרת יפה, עובד פולני, כי זה הנושא של האיחוד האירופי,

בשבדיה בירה עולה 40 שקל. האיחוד האירופי מבחינת עובדים זה מכלול אחד. אני נסעתי ברכבת, 250 שקל לשעה. שבדיה זה המדינה הכי יקרה בעולם. כל הצעירים עובדים שם שנה וטסים לתאילנד לארבע שנים. מה שאת מציגה זה את הבעיה, תודה רבה לך. לא, אבל זה לא קשור, האיחוד האירופי זה מכסה אחת. ראית מה שקרה באנגליה, ברגע שהם יצאו מהאיחוד האירופי לא היו להם נהגי משאיות כי נהגי המשאיות היו ממדינות אחרות של האיחוד האירופי ואז היה להם בלגן שלם, זה מה שקרה להם. אנחנו מדברים על זכויות שהם מתוקף הסכם קיבוצי וצו הרחבה, אין סיבה שארגון עובדים - - - אני מבין שההסתדרות דואגת לעובדים הזרים?

אנחנו דואגים לתושבי מדינת ישראל. אנחנו דואגים לכל העובדים בישראל. לא רק להסתדרות. ההסתדרות, עם כל הכבוד - - - הלוביסטית של יוקר המחיה זה ההסתדרות בישראל. אנחנו לא נוכל לסיים את הנושא היום, רשות התחרות איננה. אני מבקש פגישה, על הנושא של וולט דיברו איתי הרבה מאוד אנשים, מסעדנים וכו', זה באמת בעיה ממדרגה ראשונה. אתם אומרים שבארה"ב - - - אני אעביר לך את הכול במסודר. תעביר את זה לוועדה. אני רוצה ישיבה איתם בנפרד עם רשות התחרות על הנושא של וולט, אנחנו בחדר, לא ועדה. אני אדבר עם השר על הנושא הזה של המסעדות, אבל מתי לדעתך תהיה התקדמות בעניין הזה? שלושה חודשים? אני לא יכולה להתחייב בשם השר. אז אל תתחייבי, אבל שלושה חודשים אני אתן לך. אני לא עובד אצלכם. אולי אתם לא יודעים, אבל אני לא עובד אצלך. העבודה המקצועית מוכנה. טוב, אם היא מוכנה אז נעשה את זה חודשיים. בעוד חודשיים ישיבה בעניין הזה. אני לא אחכה לכם.

ועדת הכלכלה לא עובדת, לא אצל שר הכלכלה ולא במשרד הכלכלה ולא באף משרד. אנחנו נותנים לוחות זמנים למשרדי ממשלה בהרבה מאוד נושאים, גם בנושא הזה, אז תלחצו את עצמכם קצת.

מחליטים. מביאים את זה לממשלה להצעת מחליטים? בוודאי, כל הגדלת מכסה. בסדר, אין בעיה, מה שצריך לעשות תעשו. אנחנו נרצה את התשובה, אם הצעת מחליטים לוקחת עוד קצת זמן אין בעיה גם כן, אבל אני רוצה שמשרד הכלכלה יסיים את העבודה,

מה שצריך לעשות יעשו. לגבי הנושא הזה של עובדים זרים, אני לא יודע מה שר האוצר רוצה, אבל לגבי החקלאים הוא מתכוון ללכת לקראתם בצורה משמעותית, אז אם הוא הולך לגבי החקלאות אני מאמין שהוא יצטרך ליישר קו גם עם גופים אחרים. בכל דבר צריך לעשות שוויון, אי אפשר להפלות בין סוגי עובדים. אני ישבתי איתו, הוא אמר לי שהוא הולך לקראת החקלאים באופן דרסטי. עכשיו מנהלים משא ומתן עם החקלאים על כל מיני דברים, ואני מכיר אותו, הוא יעמוד בזה אם הוא אמר. מה השלכות הרוחב?

אני מאמין שיתר משרדי הממשלה יקפצו גם כן במקרה כזה. אבל עובדים זרים במסעדות אין לנו, רק במסעדות אסיאתיות,

עם כפל השכר הממוצע במשק, אין כרגע.

אז תוסיפו להם עוד קצת. אני מקווה שבן גביר לא יקפוץ לנו פה. עבודה מועדפת, מה עושים עם העניין הזה? עבודה מועדפת זו בעיה ממדרגה ראשונה. המדיניות של הממשלה, ויש בה היגיון, לא נותנים עבודה מועדפת למקום שאתה מרוויח סכום גבוה. נגיד אם אתה מרוויח, סתם לדוגמה, 10,000 שקל לחודש, אז אין סיבה לתת עבודה מועדפת. יש סיבה לתת עבודה מועדפת איפה שהשכר נמוך, כי אז יש אינטרס כלכלי להעסיק את האנשים. אם אפשר להרוויח כנהג משאית, רציתי להעביר את זה לנהגי משאיות, אמרו לי שאי אפשר כיוון שנהג משאית מרוויח בין 11 ל-12,000 שקל נטו, אז על מה ייתנו עבודה מועדפת? כל מי שרוצה לעבוד יילך לעבוד, ירוויח הרבה כסף והכול בסדר. זו המדיניות והמדיניות הזו הגיונית, לכן לא נכנסתי לזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.